צהריים טובים, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים בנושא הצעת תקנות התעבורה (תיקון מס' ), התשפ"א-2021. נציגי הממשלה, בבקשה. שלום, תמי פרידמן, סגנית היועץ המשפטי במשרד התחבורה. התוספת הראשונה לתקנות התעבורה קובעת אגרות בעד רישיונות נהיגה. ב-1 לאוקטובר נכנס לתוקף רישיון עד גיל 70. המשמעות היא שרישיון נהיגה לדרגות נמוכות פרטי, אופנוע, רכב עד 12 טון יחודש עד גיל 70. לבעלי רישיון מקצועי הוא ימשיך להיות לתקופה של 10 שנים. ב-8 לדצמבר ועדת הכספים אישרה שבעבור חידוש רישיון נהיגה כזה תשולם אגרה של 510 שקלים ונמצא כי נדרש תיקון נלווה לתיקון הזה לצורך הסדרת מנגנון קיזוז תשלום אגרה ששולמה בעד רישיון נהיגה עד גיל 70 במצב של שינוי דרגת רישיון.

אם אדם מוציא רישיון לדרגה נמוכה ולאחר מכן מוסיף דרגה מקצועית אז יבוצע לו קיזוז של התשלום בהתאם למספר השנים שאחז ברישיון, או במקרה שאדם מוותר על הדרגה. במצב של ויתור על הדרגה עושים התחשבנות. זה יכול להיות ביוזמת הפרט מכל סיבה שהוא מוצא לנכון. הרוב המכריע מוותר על זה כשהוא יודע שהוא לא יוכל לעמוד בדרישות רפואיות בין אם זה בדיקות ראייה והוא כבר לא זקוק לרישיון הזה לצורכי פרנסה. ברגע שבן-אדם מוותר על הדרגה הגבוהה יותר שיש לו ועובר לדרגה נמוכה יותר הוא יכול לבוא להתחשבן ולקבל החזר,

לא, מתבצע קיזוז. אני אותיר לברוני מהאגף הכלכלי אצלנו להסביר בדיוק את החישוב, אבל לא מבוצע החזר אלא מבוצע קיזוז, ובכל מקרה יש מחיר מינימום של 10 שקלים אגרה שהם משלמים אותה.

מדברים על מנגנון קיזוז במצב שאדם ששילם בעד רישיון לתקופה של עד גיל 70, כל אחד בהתאם לגיל שבו הוא האריך את רישיון הנהיגה לדרגות הנמוכות. אם לאחר "איקס" שנים 10 שנים נניח לצורך העניין הוא מוציא רישיון לדרגה יותר גבוהה, לדרגה מקצועית, הוא צריך להוציא רישיון נהיגה חדש, כאשר הרישיון המקצועי הוא לתקופה של עד 10 שנים. במצב כזה מתבצעת אתו התקזזות, כאשר האגרה לרישיון המקצועי לתקופה של 10 שנים היא 438 שקלים. אם מדובר בתקופה יותר קצרה נניח שהוא היה בן 53, אז הוא צריך לעשות את הרישיון המקצועי ל-7 שנים, אז האגרה עוד יותר נמוכה. במצב כזה מחושבת יתרה לא מנוצלת מהאגרה שהוא שילם עד גיל 70. היתרה הלא מנוצלת מקוזזת מהאגרה שהוא צריך לשלם לרישיון המקצועי, כשהאגרה המינימלית שהוא ישלם היא 10 שקלים. לא יכול להיות מצב שהוא ישלם פחות מ-10 שקלים. זה מנגנון הקיזוז. במצב הפוך, אם היה לו רישיון מקצועי והוא מוותר על הרישיון המקצועי ומאריך את הרישיון הרגיל לדרגות הנמוכות - - - אבל הרישיון הרגיל הוא גם כך עד גיל 70 לפי התקנות החדשות, לא? הוא כלול ברישיון לדרגה הכי גבוהה. אין לו שני רישיונות. אם הוא החזיק ברישיון מקצועי לדרגה הגבוהה אז הרישיון הזה מוגבל לתקופה של 10 שנים.

אם הוא לא מחדש ולא עושה כלום, אחרי 10 שנים אין לו רישיון בכלל? במידה והוא מחזיק רישיון לדרגה מקצועית. זה 10 שנים או עד גיל 60? לדרגה מקצועית זה עד גיל 60 כי זה הגיל של ביצוע בדיקות רפואיות לנהגים מקצועיים.

אז נגיד שהוא החליט לוותר, מה הוא צריך לעשות? הוא ממלא טופס שהוא רושם שם שהוא מוותר על הדרגה ואז אנחנו מעדכנים אצלנו, ברשות הרישוי. ומה אתם עושים עם הכסף? אם הוא רוצה להאריך את הרישיון הרגיל שלו, הלא מקצועי, עד גיל 70, אז הוא יצטרך לשלם אגרת גיל 70. אתם לא עושים חישוב הפוך?

למה? זה המנגנון. אבל המנגנון לא נפל מהר סיני, זו כנראה החלטה. כי בעצם מקימים אותו מחדש לגמרי מבחינת המחשוב. ברגע שהסתיים הרישיון צריך לטפל בו מחדש. מה קורה לבן-אדם שמגיע לגיל 60, פג תוקף הרישיון המקצועי שלו והוא רוצה להמשיך עם הרישיון הרגיל? הוא צריך להנפיק רישיון מחדש? הוא צריך לעבור בדיקות רפואיות. ברגע שהוא עובר את הבדיקות הרפואיות הוא מקבל רישיון לשלם. החל מגיל 60 הרישיון המקצועי מתחדש כל 5 שנים. אבל היום אתם מאריכים עד גיל 70. הוא לא רוצה רישיון מקצועי, הוא רוצה לעבור לרגיל. אז הוא יוכל לעשות רישיון לעוד 10 שנים וזה יעלה לו 438, פחות מרישיון - - - בתקנות למעשה קבועות האגורות לתקופות של החל משנה ועד 10 שנים ו-10 שנים ויום. 10 שנים ויום זה 510 שקלים, 10 שנים זה 438 וכך יורד הסכום. אז אם הוא ירצה בגיל הזה לוותר על - - - אני לא מבין למה בן-אדם צריך לשלם אגרה פעמיים. הוא שילם פעם אחת כשהיה לו רישיון לצורך העניין בגיל 18 הוא קיבל רישיון נהיגה, שילם, הרישיון הזה עכשיו, לפי התקנות החדשות, תקף עד גיל 70. לא.

כשהוא מוציא לראשונה בגיל 18 אז הרישיון הראשון שלו זה נהג חדש, זה לתקופה של שנתיים. לא, הוא מתכוון אחרי החדש. אז כל רישיון מתחילים מחדש.

אחרי שנתיים? אחרי שנתיים הוא חידש לתקופה של 5 שנים כי החידוש הראשון אחרי התקופה של נהג צעיר בהתאם לתקנות תעבורה הוא 5 שנים. הוא שילם אגרה ל-5 שנים, שהיא 200 ומשהו שקל. אחרי שהוא סיים את התקופה של 5 השנים הוא יכול לעשות רישיון רגיל עד גיל 70 וישלם 510 שקלים.

בגיל 40 החליט שהוא רוצה להיות נהג משאית, מוציא רישיון ל-10 שנים. נכון, ואז מתחשבנים אתו. אם הוא היה נניח בן 30 כשהוא עשה את הרישיון עד גיל 70 ושילם 510 שקלים, היו לו 40 שנה עד גיל 70, לאחר 10 שנים הוא צריך להוציא רישיון בסך 438 שקלים, הוא זכאי לקיזוז של שלושת-רבעי סכום של 510 שקלים.

מי שהיום, אחרי החידוש, בגיל 60, לא רוצה לחדש את הרישיון המקצועי שלו, יצטרך לעבור בדיקות? כדי להוציא את הרישיון החדש. יש הצהרות אחרות לנהגים מקצועיים ולנהגים לרכב פרטי. הבדיקות, גם בדיקות הראייה, הן אחרות.

הוא יגיד שהוא מוותר על הדרגה המקצועית והוא מבקש דרגת רכב פרטי, ההצהרות בהתאם יהיו אחרות ואז יאפשרו לו לחדש לרכב פרטי. אבל אם כל חיי אני לא מוציא רישיון מקצועי ויש לי עכשיו רישיון עד גיל 70 בגיל 60 אני אצטרך לעבור בדיקה? לא, כי הבדיקות הרפואיות מוסדרות בתקנות החל מגיל 70 אם יש לך רישיון לדרגה נמוכה. אבל החל מגיל 70? החל מגיל 70 אתה תצטרך לעבור בדיקה אצל רופא, למסור לנו טופס שמולה על ידי רופא.

אם הוא עבר מהרישיון המקצועי לרישיון הרגיל הוא לא צריך לעבור בדיקה? נכון, בדיוק. אני רק רוצה להגיד למען הסדר הטוב. ביקש ממני אתמול היו"ר הקודם, חה"כ גפני, להדגיש שהנושא הזה עלה כאן בוועדה בקדנציה שלו והוא יזם ודחף את זה, אז הנה הקרדיט שלו. הנה, אמרתי. אני גם מברך על כך מאוד, באמת מכול הלב.

רציתי לגעת בנקודה הזו, האם יש איזשהו שינוי מפעם שעברה לפעם הזו?

בפעם הקודמת פשוט הסדרנו את האגרה של ה-510 ועכשיו באנו להסדיר את המנגנון של הקיזוז.

רק רוצה לצטט את גיא זוהר מהתוכנית "מהצד השני" של כאן 11. לפעמים זה מקומם. היושב-ראש עשה את הדבר הנכון, זה אפילו לא קרדיט, זה דבר של כל הוועדה. השרה מרב מיכאלי בפוסט בפייסבוק: "מתנה ממני אליכם לכבוד השנה החדשה. רפורמה חדשה. מ-1 באוקטובר לראשונה לא צריך לחדש את רישיון הנהיגה פעם בעשור. בפעם הבאה שתחדשו זה יהיה תקף עד גיל 70. צעד אחר צעד אנחנו משנות את המציאות שלכן/שלכם". גיא זוהר חתיכת מתנה מביא שזה עבר פה, בוועדת הכספים, ב-8 בדצמבר 2020, והוגש על ידי השרה הקודמת. למה בדיוק היא חוגגת? הוא שואל, על מה היא מדברת? לשאת את רישיון הנהיגה בכל עת בוטל, היא שכחה שזה בוטל ב-2018. אני חושב שהיה נכון להגיד את זה גם בוועדה. כל הכבוד לגיא זוהר שהוא באמת מאיר את עיננו גם בדברים הטובים.

פעם אחת אם אני לא טועה זה הוא האיר את עיניי בדברים שלי, אז יש לנו גם איזשהו פוקוס. אתם קרובים לשרה אז תמסרו לה ד"ש מוועדת כספים. זה מאוד חשוב לנו.

גם כשהממשלה באה עם משהו טוב אנחנו בכוננות ספיגה. מחפשים קאצ' בתקנות. אנחנו עשינו את הטוב. אתם אומרים שבאתם לשנות אז תשנו, למה אתם לוקחים את זה? בואו נעבור להקראה. רק עניין אינפורמטיבי: בגלל שכבר נשלחו חידוש לרישיונות, מה הקבוצה שתיהנה מהתקנות האלה בטווח הזמן המידי? כמה בעלי רישיונות? ביקשנו אישור של רטרו מרז ניזרי, עדיין לא קיבלנו, בגלל זה אני כל הזמן על הטלפון, שאולי יעדכנו אותי שכבר התקבל האישור. קשה לנו להאמין שבאמת יש כאלה ששילמו את 510 השקלים ב-1 באוקטובר והוציאו רישיון לרכב מקצועי ב-3 באוקטובר, אבל ככל וזה קרה המחשב ביצע להם את הקיזוז הזה. ברגע שאישור הרטרו של רז ניזרי יתקבל אנחנו נעביר לכם אותו. עכשיו ההוראה היא כן עם רטרו. זה נכנס לתוקף החל מה-1 באוקטובר. אנחנו שולחים רישיונות חודשיים קודם אז כבר ב-1 באוגוסט נשלחו רישיונות עד גיל 70 לנהגים. אבל הוועדה תאשר היום גם את ההוראה של הרטרו.

אני מחכה לקבל. הם על זה במשרד המשפטים. הם מחכים לקבל את האישור. ברגע שהוא יגיע הם יעבירו לי ישר לטלפון. אז אנחנו כרגע לא יכולים להצביע? זה בדיוק מה שאני שואל. אנחנו מצביעים על התקנות כמקשה אחת. אנחנו מבקשים שנצביע ולגבי הרטרו אנחנו נעדכן בהמשך. אז אתם רוצים שנצביע ושאני אגיש רביזיה?

ברגע שתעבירו את הרטרו אנחנו נסיר את הרביזיה. בכל מקרה לא תיווצר ב-3 ימים שעברו טעות להחזר לאף אחד.

לא, זה עניין של חוק וסדר. עניין פרוצדורלי. "טיוטת תקנות התעבורה (תיקון מס'...) התשפ"א-2021 בתוקף סמכותי לפי סעיף 70(10) לפקודת התעבורה (להלן-הפקודה), באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה: תיקון התוספת הראשונה בתקנות התעבורה התשכ"א-1961 (להלן-התקנות העיקריות), בתוספת הראשונה, בחלק א'- אחרי פרט 8 יבוא: 8א בעל רישיון נהיגה שבידו רישיון נהיגה לאחת הדרגות המנויות בתקנות 176 עד 181 (להלן בפרט זה- הדרגה המקורית) ושילם אגרה כאמור בפרט 2ז, והוסיף לרישיונו דרגה מן הדרגות המנויות בתקנות 182 עד 185, וכן בעל היתר לפי תקנות 84(ה) ו-190 ומורה מוסמך(להלן בפרט זה- הדרגה הנוספת), יחולו לגביו הוראות אלה:

הוא רשאי להשתמש, ממועד הוספת הדרגה, רק ברישיון הנהיגה לדרגה הנוספת, לאחר ששילם אגרה כמפורט בפרטים 2ב עד 2ו ובפרטים 3 עד 7 לפי העניין, לאחר שהופחת ממנה החלק היחסי ששילם בעד הדרגה המקורית בכפוף לפסקה (2) ואולם סכום האגרה שישלם לא יפחת מ-10 שקלים חדשים. בפרט זה - "החלק יחסי" - החלק של האגרה לפי פרט 2ז הנוגע לתקופה שממועד הוספת הדרגה עד לתום התקופה שבה ניתנה הדרגה המקורית" (2) בחישוב החלק היחסי, סכום האגרה לפי פרט 2ז הנוגע לתקופה שממועד הוספת הדרגה עד לתום התקופה שבה ניתנה הדרגה המקורית.

אם רישיונו לדרגה הנוספת בוטל, הוא רשאי להשתמש ברישיון הנהיגה בדרגה המקורית ממועד הביטול עד לתום התקופה של הדרגה הנוספת שבעדה שולמה האגרה כמפורט בפרט 2ב עד 2ו ובפרטים 3 עד 7 לפי העניין ולא יידרש לשלם תשלום נוסף של אגרה בעד אותה תקופה. (4) בתום התקופה האמורה בפסקה (32) יחויב באגרה בעד חידוש רישיונו כאמור בפרט 2 עד 7,

" תחילה ותחולה תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתן של תקנות התעבורה (תיקון מס' 3), התשפ"א-2021. והן יחולו על כל מחדש רישיון נהיגה ביום התחילה או לאחריו." אני מעלה את התקנות להצבעה. מי בעד התקנות?

מי נמנע? הצבעה בעד, פה אחד התקנות אושרו.

אני מגיש רביזיה עד לקבלת אישור הרטרו מכם, ברגע שנקבל נסיר את הרביזיה ונודיע לכם.

הישיבה נעולה.